בוקר טוב, חודש מבורך. ברוכים הבאים לכל המגיעים ובוודאי למשתדל, יוזם החוק, כבוד השר מיקי מיכאל מכלוף זוהר. ברוכים הבאים. אנחנו ראש חודש מנחם אב, ואנחנו עם בשורות טובות ערב סיום ההליך המבורך לחקיקת הסדר ההימורים בטוטו והקמת, הסדרת התאגיד. אני מעביר את רשות הדיבור להקראה ליועצת המשפטית לוועדה. אנחנו היום בשלב ההצבעות, נכון? אנחנו כבר בשלב ההצבעות. אם אחרי כל מה שעברנו אנחנו לא בשלב ההצבעות, צריך לעשות בדק בית. אז בנוסח שהועבר היו מספר הצעות, בעקבות הדיון בישיבה הקודמת שכן צריך לעבור עליהן, כי הן לא היו פה על השולחן בישיבה הקודמת. וככל שיצטרך איזה דיון בהן, נדון. ויש הסתייגויות שצריך, ככל שיבואו לנמק אותן כמובן. אלא אם כן יתבקש, הגיעה אליך בקשה לדון בהיעדרם. כרגע אני לא רואה פה את המסתייגים. אוקיי, אז אני מתחילה מתיקון שמוצע כאן לסעיף, זה אומר להוסיף בסעיף שמתייחס לעיסוק, בעצם למטרת העיסוק של התאגיד, "בהתחשב בעקרונות של מדיניות "משחקים

שזה בעצם מונח שמשקף מדיניות קיימת, מוכרת. דני, אתה רוצה להגיב לכל ההערות או שאני אגיב? אוקיי, אנחנו מסכימים. לא, זה הסעיף הראשון. סעיף ראשון שמבקש להוסיף בחוק שזה יהיה בהתחשב בעקרונות של מדיניות "משחקים באחריות". אני רק אסביר את זה ממש במשפט.

אנחנו חושבים שזו לא הצעה טובה.

המשחקים באחריות זה דבר שכולנו מסכימים. רק מה שאנחנו חושבים שנכון לעשות זה לא לקבוע עיקרון כזה בלי, או כללים פרטניים. מה שקורה זה שברגע שאתה קובע עיקרון כזה כללי אז אנחנו נכנסים לאי ודאות. אחר כך בית משפט יכול לבוא ולהגיד לקיים הימורים פעם ביום זה לא אחראי.

אז אני רוצה להגיד על זה משהו בהקשר. סליחה, סליחה, בבקשה. אני רוצה להבהיר את הנקודה. גם חשוב שהיועץ המשפטי יידע מה זה משחקים באחריות. משחקים באחריות זה קובע בעצם איזה שהיא מגבלה על מהמרים, כמה הם יכולים להמר ביום. זה לא, אדוני, זה לא משחקים באחריות, מחילה.

זה משחקים באחריות, זה הגדרה. משחקים באחריות זו הגדרה. והכוונה היא, הכוונה היא שהמשמעות של ההגדרה משחקים באחריות יילקחו בחשבון בעת הגשת תוכנית הימורים חדשה. לשם הכוונה. תקני אותי אם אני טועה, גברתי היועצת המשפטית. זה לא מה שאתם מציעים פה.

גם בסעיף 1 הם דיברו כלל את כל החוק כולו.

זה מבוסס, קודם כל, זה בהתחשב בעקרונות של מדיניות. המדיניות הזאת היא מדיניות מוכרת. היא גם מוכרת ברמה הבין לאומית ואני בטוחה שהיא מוכרת גם למועצה להסדר הימורים בספורט, גם כשזה לא כתוב. זה רק מעגן את זה בעצם בחקיקה. הכנסנו פה הגדרה שהיא קיימת היום בהיתר של מפעל הפיס. בעצם שני הגופים שעוסקים בהימורים חוקיים, כשכל הרעיון בהימורים חוקיים זה שההסדרה והפיקוח נעשים בצורה אחראית, תוך התחשבות בשיקולים יותר רחבים מאשר רק הכנסות מהימורים ועידוד הימורים כמובן, אלא בצורה יותר שנותנת לזה את המורכבות שקיימת. בעצם ההגדרה, אני אקרא אותה רגע, כמו שהצענו להוסיף אותה, שהיא בהתאמה, בצמצום מסוים אחרי ההערות שקיבלנו ממשרד האוצר. "משחקים באחריות" מדיניות אשר מטרתה לקדם הימורים תוך מזעור הנזק הנלווה לחברה ולקבוצות פגיעות ותוך התייחסות למגוון ההיבטים החברתיים המושפעים מהימורי, לרבות צמצום תופעת התמכרות להימורים, תוך מחויבות לתקנים בין לאומיים בנושא;" זה לא מחייב בכללים ספציפיים, זו מדיניות כללית. שבעצם המחויבות היא לעקרונות שלה שממילא חלים. אני חושש שברגע שאין כללים ספציפיים, כמו שיש למשל בהיתר מפעל הפיס, שיש שם כללים ספציפיים אז אתם גורמים לסיטואציה שבה בית משפט יוכל בדיעבד, אפילו בתביעה ייצוגית, להגיד לא התחשבתם מספיק בכללים. זה נורא מסוכן הסעיף. בעקרונות האלה. זה ממש לסבך את התאגיד. ולכן מה שאני חושב שנכון לעשות, שוב, המועצה, אני אמרתי את זה, המועצה היא גוף שברמה אירופית היא מצטיינת בנושא הזה. אדרבא, דווקא בגלל שהבהרת את זה, אדוני. דווקא בגלל שהבהרת את זה בדיון הקודם. לא, אני אומר, תטילו עליה - - - אני רק, ברשותך. אני מבין את מה שאתה אומר, כי אתה ביטאת את זה היטב גם בדיון הקודם. ולאור העובדה שאתה בעצמך אמרת שהמועצה לוקחת בחשבון התייחסות של תקנים בין לאומיים. ומשחקים באחריות הם חלק מתקנים בין לאומיים, בין כה וכה אתה מחיל על עצמך התייחסות כזאת ואתה לוקח את זה במכלול השיקולים בשבתך כמי שבוחן תוכניות חדשות. בסדר? יצטרכו להוכיח שאתה לא התייחסת בשביל בכלל לדון בזה. זה הרבה הרבה מעבר למידתיות. הרבה מעבר. אין לה מה לחשוש. הואיל ואתה בעצמך אמרת שהגישה והעקרונות שעל פיהם אתם מקבלים החלטות לוקחים בחשבון תקנים בין לאומיים. ממה אתה נרתע? גם אם בעיה לבוא ולקבוע בתקנות כללים או בנהלים כללים,

טוב, בדיוק.

הסעיף הזה, כמו שאני קורא אותו, הוא סעיף ישים. כדי שהוא יהיה ישים, מה שצריכים לעשות במועצה להסדר הימורים בספורט, זה לקיים דיונים במסגרת הדירקטוריון שלה ואחר כך במסגרת ההנהלה שלה, איך כל פעילות שנעשית יש עליה שימת דגש בנושאים האלו. אם יהיה פרוטוקול. יש התייחסות לכך. אם יהיה פרוטוקול ברור של הדירקטוריון, חברי הנהלה, שעסקו בנושא הזה והתייחסו לנושא הזה לא תהיה שום חשיפה לתאגיד. וזה דבר שאין איתו בעיה בעיניי ברמה המשפטית. אפשר להתקדם לנושא הבא. תודה. אוקיי, אנחנו נדבר רק על הדברים שבעצם לא קראנו. בעמוד 2 יש התייחסות לנושא של עובדי משרד התרבות והספורט. אז אתם ביקשתם שלושה, קיבלתי את עמדתם. אנחנו נלך על שלושה ונוותר על המנכ"ל.

סליחה, לא, לא, אני מבקש רגע להבהיר. אנחנו לא מגדירים שאנחנו מוותרים על המנכ"ל. אנחנו אומרים שזה שלושה.

לא, שנייה אדוני השר. השאלה אם זה מאפשר. אדוני השר, חד משמעית כן. אני רוצה רגע להסביר מילה.

תראו לי שלא ואני אראה לכם שכן. אוקיי, אז תסביר לי את דעתך. אז אני מסביר רגע משהו פשוט ואז תגיב בהתאם לזה, דני היקר.

נחשב עובד משרד. אני לא קובע במסמרות שזה חייב להיות מנכ"ל. אני קובע שכל אחד מהמשרד הוא אחד מהשלושה. אפשר להגדיר את זה בחוק? חבר'ה, הנה, אני מסביר כרגע פשוט. כל זמן המנכ"ל עובד משרד, כל אחד מעובדי המשרד יכול להיות אחד מהשלושה.

לבחירת השר. אז אני אבהיר. המנכ"ל הוא עובד משרד, על זה אין ויכוח. הכללים שעוסקים ככלל במינויים של עובדי משרד לתפקידים כאלה ואחרים אומרים שככלל ולמעט מקרים מאוד חריגים, מנכ"ל לא יהיה נציג המשרד בתאגיד, מתוך היבטים שיכולים להיות של ניגודי עניינים או של היבטים אחרים. ולכן, אדוני יושב הראש, ולכן אנחנו חשבנו שככל שרוצים שהמנכ"ל יהיה חבר במועצת התאגיד הזו, נכון לקבוע את זה בחקיקה. אתם יכולים אולי להוסיף סעיף בחוק שאומר שלושה עובדי משרד התרבות והספורט, ולציין שם שתינתן האפשרות או רשאי השר לבחור מישהו. כן, אני אסביר למה. בכוונתי היה, כן, כן, אין בעיה. אני הסרתי מנכ"ל, כי אני לא רוצה שזה יהיה משהו שמקובע ולא ניתן לזוז. אם זה לא יהיה כתוב בחוק זה לא יקרה. שיקול דעת. לא, מה הבקשה להוסיף? אז אני אומר, שלושה עובדי משרד התרבות והספורט, רשאי שר התרבות והספורט למנות את מנהלו הכללי או מישהו מלשכת מנכ"ל, איך שלא תגדירו את זה, כנציג במועצה. אני כן מבקש, יש בסוף את העולם גם של ההנחיות וגם תבניות חקיקה מקובלות בהקשרים האלה.

אם אנחנו חושבים שזה יכול להיות מנכ"ל, כפי שחשבנו בהתחלה, אז צריך להגיד מנכ"ל או נציגו. ואם האמירה היא שעדיף שיהיו שלושה עובדים, כפי שמקובל בדרך כלל, אז עדיף להגיד כמקובל שלושה עובדי המשרד. אז אני רוצה להציע אפשרות ברשותך, בסדר? שהיא ביניים. אפשר?

כשאנחנו מציינים שלושה עובדי משרד אנחנו מרחיבים ומציינים שבמקרה דנן רשאי השר להחליט שהמנכ"ל או מי מנציגו יהיו אחד מהשלושה.

שרה גולד, משרד המשפטים. אנחנו ציינו את זה בדיונים הקודמים, אנחנו חושבים שיש קושי עם המינוי של מנכ"ל לעובד המשרד.

זה מופיע בהנחיית היועצת. אני מבין. אני מבין, ברשותכם, רק שנייה. בהצעת החוק המקורית מנכ"ל מצוין כאפשרות שלא ניתנת לדיון בכלל. הואיל ואתם ציינתם שמדובר במקרה חריג שהוא לא, שלא רואים אותו ביום יום וצריכה להיות סיבה מוצדקת לכך, החרגתי. לא ציינתי שמנכ"ל הוא build-in אחד מהשלושה. אבל יגיע למסקנה השר הממונה שהוא מעונין שאחד מהשלושה יהיה מנכ"ל, זו דירקטיבה שלו. הוא כן יצטרך להסביר. אז לפחות נכתוב "מטעמים מיוחדים". צריך להיות לזה טעמים מיוחדים. אין בעיה. לכן אנחנו נחריג. זאת אומרת שאם יבחר השר באופן חריג שהמנכ"ל צריך להיות אחד מהם, הוא יצטרך להסביר מה הטעם שחשוב לו שדווקא אחד מהשלושה יהיה המנכ"ל.

נתתי לכם דרך אמצע שאמורה להיות מקובלת על כל הצדדים. אני אגיד לכם משהו. אני רוצה להגיד משהו. אוקיי, סיימנו את זה, חבל.

מקובל שיהיה כתוב אבל מטעמים מיוחדים שיש לו את האפשרות למנות? כן, כן.

ואז זה תואם. יאללה, תרשמו את זה. אבל צריך לעשות את זה, אתם אומרים את זה לפרוטוקול ואחר כך אתם עושים את זה, אחרי ההצבעה מתקנים את זה בחוק? הנוסח יאמר שיש לו שיקול דעת למנות גם את המנכ"ל, מטעמים מיוחדים.

אבל אחרי ההצבעה בעצם אז אתם תנסחו את הנוסח? כן, כן.

בואו נמשיך, בסדר. מבחינתי זה מקובל. דני, יהיה בסדר. הם אומרים נימוקים מיוחדים. אין היגיון שלא.

חברים, טוב נו, למה להתעכב על שטויות? אין בעיה, ממשיכים. שבעה, הבנתי, מקובל. עכשיו לגבי הידע והמומחיות של נציגי הציבור. הייתה פה הצעה. רגע, עובד משרד הרווחה, קיבלנו. שבעה קיבלנו. איפה אנחנו, באיזה סעיף עכשיו? נכון, אני בעצם אקרא את זה. עובד משרד הרווחה והביטחון החברתי שבעל ידע ומומחיות. קיבלנו את שתי הבקשות.

שבעה נציגי ציבור. ויש פה תוספת. (ה) שבעה נציגי ציבור שלפחות שלושה מהם יהיו בעלי ידע ומומחיות בתחום מהתחומים הבאים: כלכלה ופיננסים,

פיקוח ואכיפה, מאבק בעבריינות, הימורים בהתאם למדיניות "משחקים באחריות", מניעת התמכרויות או בטיפול בהן," אז אחד מהם. אחד מהתחומים. שממילא אלה התחומים הרלוונטיים.

אבל אנחנו לא נוכל ללכת על שלושה, אנחנו צריכים ללכת על שניים. זה יותר מידי. ואז מה בעצם נציגי ציבור האחרים, אין להם ידע בשום תחום מהתחומים האלה? אז איך הם קשורים לעניין? אתה תבקש למנות מישהו שעוסק בפיזיקה גרעינית? לא, לא, לא. לא אמרתי. אין לי מחלוקת על האופציות. אין בעיה שתהיה לי את האפשרות לבחור. אבל אני לא רוצה שיהיו שלושה, אלא רק שניים. כדי לא להגביל את היכולת שלי לבחור את הדירקטורים. כי בסוף כשאני בוחר דירקטורים זה לא תמיד קל למצוא את כל מה שצריך. אז אם אתה בא ואומר לי אני צריך לבחור שלושה, זה מקשה עליי לבחור. אז שניים.

מכיוון שספורט וכלכלה ופיננסים, כבוד השר.

כיוון שספורט וכלכלה ופיננסים ממילא אלה תחומים, בפרט שזה מינויים של שר התרבות והספורט, סביר שיהיו להם את הידע והמומחיות בתחומים האלה, לפחות את השניים נגביל לדברים הלא מובנים מאליהם. זאת אומרת מאבק בעבריינות, פיקוח ואכיפה. חד משמעית. לא, לא, לא. אחרת מה?

יש אנשים שממונים שאין להם ידע בשום תחום מהתחום? אז איך הם קשורים בכלל לתאגיד? קודם כל, אני מבקש להזכיר שכל הליך מינוי יש את ועדת גילאור, אני לא יודע עכשיו יש ועדה חדשה יש? לא משנה.

לא, לא, דותן עוד לא סיימה להגיש את מסקנותיה. היא עדיין עובדת עליהם מ-2019. נכון, היא בודקת אבל סוג אחר. היא בוחנת את האפשרות. לא מוכן שיגבילו אותי במי אני ממנה שם במועצה. ביקשתם, לפנים משורת הדין. מספר נושאים מסוימים שאתם רוצים שאני אבחר מהם?

אני אבחר מסוג בעלי הכישורים האלה. אבל לא יותר משניים. רק שלא יובן מזה - - - אני לא מוכן שיגבילו אותנו. טוב, אוקיי, אז אני מבקש להכניס הגבלה. אני רוצה רגע להכניס הגבלה. שלא יוכלו להיות שניים מאותו תחום. גם לא.

אז אני מצטער, אדוני השר, עליי לא מקובל.

שניים שאוהבים ספורט נכנסים לכאורה בהגדרה. הם עדיין לא נותנים יריעה רחבה של כלל תחומי העיסוק.

ואני מבקש לכל הפחות, לכל הפחות, שנגיע להסכמה שזה בסדר שיהיו שניים. אבל הם לא יוכלו להיות שניהם מאותו תחום עיסוק.

כי אם אתה תביא לי שניים שמתמחים במאבק באלימות, אבל לא נתנו התייחסות לשאר הנושאים, אז אין שיקוף באמת מייצג של כלל הנושאים שחשוב לי שיילקחו בחשבון. אני בכלל לא, הסעיף הזה לא אני כתבתי אותו. אתם כתבתם אותו והוא לא מקובל עליי. הוא לא מקובל עליי מלכתחילה. אבל מאחר ואתה מתעקש אני מוכן לשניים, אני לא מוכן לשלושה. אולי לפחות אז נוריד את הספורט מבין פירוט התחומים? כי אחרת זה נותן לגיטימציה למנות אנשים שהם לא, אין להם שום ידע.

מה זאת אומרת נוריד את הספורט? מבין השניים שיש דרישה לאיזה ידע ומומחיות, זה מתחומים של כלכלה ופיננסים, פיקוח ואכיפה. הדברים הטיפה פחות מובנים מאליהם.

אוקיי, מקבל את זה. שניים בלי ספורט. טוב, הלאה. הלאה, סעיף הבא. זה התאמות לשר הרווחה והביטחון החברתי שמופיעות פה בסעיפים שנדרש. לא הייתה לנו התנגדות, נכון? לאור הנציג הנוסף. אין פה שינוי.

יש כמה שינויים שהם בעצם, כיוון שהוספנו נציג נוסף.

אין בעיה, זה סמנטי.

טוב, אז אנחנו בעמוד 3, סעיף 6?

בנושא של מספר אנשים מינימלי, שכרגע זה מופיע כארבע או חמש. מספר אנשים מינימלי כמה הוא?

היה שלוש מתשע. אז אנחנו רוצים להעלות לארבעה. עכשיו אנחנו ב-13. הורדנו את היחס, אם אנחנו על ארבע, אנחנו פחות משליש. קודם היה שליש. אנחנו לך על ארבע, זה שליש. פחות משליש. 13 חברים. זה פחות משליש.

אני חושב שזה מידתי, כי גדלנו והאחוז הלך וירד. שמרנו על אותו עיקרון, כי זה המפתח שסיכמתי איתך.

קודם היו 3 מ-9. אדוני היועץ המשפטי והמנכ"ל, שמרתי על אותו יחס. היה 3 מ-7. 5 מ-13 זה בסדר גמור, זה שומר על אותו איזון. זה לפחות 4, זה לא מקסימום 4. כן, אבל אנחנו הורדנו את המינימום הנדרש, מבחינת היחס. זה ללכת אחורה. 5 מ-13. כמה רשום? ארבעה או חמישה? זה נושא שבדיוק פה להחלטה. זה צריך להיות חמש לפחות. חבר'ה, לא חמש לפחות. 5 מ-13. ירצו את כל ה-13 שיהיו נשים,

אבל זה 5 מ-13. אני חושב שזה מידתי. שומר על אותו איזון שדיברנו עליו. זה מה שאני אומר, חמש לפחות.

כן, זה לכל הפחות. אין בעיה, אין בעיה. לפחות חמש. אני רוצה לדעת, מה היום קובע, דני, חוק החברות? חוק החברות מתייחס לייצוג הולם. בלי הגדרה מספרים. החוק היום של הטוטו כן מדבר על שליש. וחוק החברות? אם אנחנו הולכים? חוק החברות מדבר על השיקולים של ייצוג הולם. אין מחויבות למספר.

שליש? לא, לא, זה בחוק החברות לא קיים, רק בטוטו. בחוק החברות הממשלתיות יש מחויבות לייצוג הולם. פה בחוק הזה ספציפית הייתה הוראה מחייבת. אני רוצה למנות כמה שיותר נשים. השאלה אחת שאני שואל את עצמי, באמת כמה ירצו לשרת שם. משום שהגוף הזה הוא גוף שהוא טיפה שונה. זה נקרא המועצה להסדר ההימורים בספורט. אני מקווה שיהיו מספיק.

יש לנו פה מנכ"לית הפועל, היא אישה נשית. היא לא יכולה, היא בניגוד עניינים. לא, אני נותן דוגמה. הנה נשים שמגיעות. אני לא מציע אותה. אני אומר, אם הנשים מגיעות לעיסוק בתחומי ספורט, אנחנו לא בשנות ה-20. חמש, חמש. חמש נשים מתוך 13. אפשר נציגה מהרשויות המקומיות.

יש ראשות ערים טובות. לא מספיק. טוב, בסדר, אני הולך אתכם. הלאה, קדימה. נקווה שנמצא רק. אנחנו בעמוד הבא. יש פה הצעה שהגיעה מהמשרדים. אם אפשר הערה לדיון הקודם. אין ניגוד עניינים למרכזי הספורט להיות בזה, כי הם כבר לא מתוקצבים מהטוטו. ההוראה הזאת באה בזמנו בגלל שהיו מתוקצבים. יש את ההוראות של הניגוד עניינים. וזה עדיין מופיע בחוק, ואני מציע שתסירו את זה משם. מה את אומרת? נראה לי שזה נכון.

זה חדש. טוב, נדון בזה. טוב, בואו נמשיך, כן? יש פה הצעה. אני אשמח אם המשרד לביטחון לאומי יקריאו אותה, יסבירו אותה. לגבי הבדיקה של חברי המועצה והעובדים והזכיינים, בעלי התחנות. איפה רועי הראל? כן, בעצם הנקודה שהעלינו בדיון הקודם, לגבי הבדיקות. שם, תפקיד בבקשה, לפרוטוקול. רועי הראל, מהמשרד לביטחון לאומי. בדיון הקודם שאדוני יושב הראש השתתף בו, העלינו את נושא הבדיקות. בגלל שאנחנו בעצם בוחנים עניינית. אנחנו לא מחייבים בכל המשרות המקבילות בארץ אותו דבר.

כיוון שמדובר בנושא רגיש ובעצם רגולציה בהימורים, העלינו את הצורך בביצוע בדיקות קצת יותר רחבות מבדיקות הר"פ הסטנדרטיות. אני אקריא את הנוסח שהצעתם? אני אגיד אולי טיפה את ההדרגה שהצענו. גם בעצם איזון בין הבכירות של התפקיד לבין האפשרויות של המשטרה בעצם לבצע את הבדיקות בלוחות הזמנים והמשאבים שיש לה. אז הצענו שלגבי התפקידים הבכירים, שזה חברי המועצה, לבצע את הבדיקה הכוללת במשטרה, גם בהיבט הפלילי וגם בהיבט רחב יותר של מידע מודיעיני אם קיים. לגבי העובדים וזכיינים, שזה תפוצה קצת יותר רחבה וכמויות יותר גדולות. וגם יותר בעצם חלק מהתפעול השוטף של המועצה. שם הצענו שאת הבדיקה הסטנדרטית תתבצע כמו שמתבצעת לגבי כל עובד שמקבלים את המידע הפלילי והמועצה, בעצם הגורם שממנה או מתקשר עושה את השיקולים שלו ומחליט. מקבל מידע גולמי ומחליט אם למנות או להתקשר. וככל שיעלה במידעים המשטרתיים יעלה חומרים מעבר לר"פ, חומרים מודיעיניים כאלה ואחרים, המשטרה תהיה רשאית בעצם לבצע בדיקה רחבה ולהוציא חוות דעת שיש או אין מניעה להמשיך או למנות את העובד. אני רוצה להעיר הערה.

למרות שיש לי הסתייגות מהקטע של "לרבות עברו הפלילי". אני אגיד לכם איפה הבעיה. אנחנו עשינו בדיקה עם המועצה להסדר הימורים בספורט. זה רגולציה שלא יכולים לעמוד בה. הרגולציה הזאת היה רגולציה גדולה מידי לגוף הזה, שגם ככה מוטלות עליו הרבה מאוד רגולציות. הוא לא יוכל לעמוד בזה וזה אירוע שהוא יותר מידי מורכב. אנחנו מבינים את הצורך. המשטרה תמשיך לעשות את עבודתה, תמשיך לעשות עבודה מודיעינית טובה,

אבל לא צריך להטיל את הרגולציה הזאת בנוסף למועצה להסדר ההימורים בספורט. למה רגולציה? זאת אומרת, אין פה עלויות למועצה. מה הכוונה ברגולציה? אני רק לא הבנתי, אדוני השר.

אנחנו לא יכולים להיות במצב שהמועצה על כל נושא ונושא תצטרך לבוא לקבל את אישור המשטרה. לא, רק כשממנים חבר.

הבדיקה המודיעינית שדיברתי היא על חבר מועצה. הבדיקה הפלילית הייתה בהצעת החוק הממשלתית לפני שהעלינו את זה.

יש לנו ועדת דותן, היא לא יודעת לבדוק חברי מועצה אם הם מתאימים או לא? מה זה הדבר הזה?

מה, אנחנו חיים במשטר אפל? בואו נתחיל לעשות בדיקה גם על כל אחד מחברי הכנסת. טוב, אני יכול בבקשה להציע הצעה, אדוני השר? ראשית, כעיקרון אני מאוד מתחבר לגישה שלך,

גם בנקודה הזאת. ואני רוצה רגע להציע משהו והתייעצתי על כך עם היועצת המשפטית שמגבה את הגישה הזאת. אנחנו מוציאים רגע מהתמונה את אותם נציגים שבין כה וכה עוברים מערכות סינון מאוד מאוד קפדניות, אין צורך. אבל עובדים וזכיינים אנחנו נציין שבמידה ויש, במידה ומתקבל מידע קונקרטי שמצדיק, חייב להילקח בחשבון. אבל לתת כזה סל באמת רגולטורי לא, לא. לא, לא מקבל את הסעיף, נקודה. לא יהיה. אתה לא יכול לקבוע לי את מי למנות למועצה.

אז אני אומרת, דווקא לגבי חברי המועצה, שממילא גם עוברים גם ועדה לבדיקת מינויים.

אבל לגבי עובדים וזכיינים, שהם גם אומרים - - - אתם רוצים עכשיו להגיד לטוטו כל דבר להעביר לבדיקה מודיעינית?

אם התקבל, זה לא אומר, אם התקבל. כבוד השר, אמרנו להיפך. ההצעה לגביהם זה רק אם יש מידע שמתקבל אצלם, שיובא בחשבון. ברור שאם יש מידע. אבל היום יש להם אינטרס מובהק למגר תופעת הימורים לא חוקיים. אנחנו הוספנו, אחד הטעמים העיקריים לחוק הזה - - - - - - מידע מודיעיני לעובד. אני לא אדע מה לעשות. אסור לי. חבר'ה, תקשיבו, תקשיבו. אני לא אוכל לפטר עובד בלי לתת לו שימוע. השימוע הזה יחייב לחשוף בפניו את המידע המודיעיני. המשטרה רוצה עכשיו לחשוף? קודם כל, אנחנו מדברים על הליכי קליטה. בסדר? לא, כתוב פה בדיקות - - - שנייה. אני אסביר אולי. אז הבדיקה האיטית אומרת שלגבי עובדים וזכיינים שנקלטים, אבל באופן רנדומלי.

במידה והגיע מידע מודיעיני, אתה תיקח את זה בחשבון ולא תתעלם מזה. לגבי העובדים והזכיינים, אם אני מבינה, זה לפני המינוי. בדיוק, זה מה שאני אומר. אל תפרשו את זה לא נכון. אבל זה סעיף שנדון עליו בהמשך, נכון? אז רגע, בואו נגמור את הסעיף. לגבי חברי המועצה. בואו נעבור שלב שלב. הסעיף הזה לא יהיה. הלאה, אפשר להתקדם. אז זה לגבי חברי המועצה, לא מסכימים.

הלאה, בואו נמשיך.

אז התיקון למטה בסעיף 3 הוא בעצם התאמה לעניין החבר הנוסף מטעם משרד הרווחה.

כן, הלאה, ממשיכים. כנ"ל התיקונים, כל התיקונים בעמוד 4 זה תיקוני נוסח והתאמות. גם בעמוד 5. בעמוד 6 אין לנו תיקונים. אנחנו עוברים בעצם לעמוד 7. רגע, רק אני רוצה להבין, את התיקונים לגבי השרים, שר הרווחה. אנחנו סיכמנו שיהיה נציג מטעם שר העבודה והביטחון החברתי. בעמוד 7 הייתה הצעה להביא את זה לאישור ועדת הכספים. אני מבינה שזה לא. הגענו לעמוד 7? שזה לא מקובל, כך הבנתי.

האישור של ועדת הכספי לגמור המיוחד של היו"ר והסגן.

זו הנקודה של סעיף קטן (ג).

שחרר מזה. טוב, אז לא נוסיף את זה. הלאה, בואו נמשיך.

אנחנו בעצם בעמוד 9. ניהול פרוטוקולים מוסכם. עמוד 8. אני רק אקרא את הסעיף. 9. אה, 9. 9, למעלה. "(ד) המועצה תנהל פרוטוקולים של ישיבותיה ותשמור אותם לתקופה של שבע שנים ממועד הישיבה, פרוטוקול שאושר ונחתם בידי חבר המועצה שניהל את הישיבה ישמש ראיה לכאורה לאמור בו." אין בעיה עם זה,

פשוט, מה זאת אומרת? הדבר הבא, אנחנו מגיעים בעצם שוב, לבדיקה המודיעינית. הפעם לגבי עובדי המועצה. יש פה שתי קבוצות: עובדי המועצה והזכיינים. שכרגע מה שמוצע, אני שוב מסבירה, זה לא משהו קבוע אוטומטי. אלא שיש סמכות לקצין משטרה שהמפקח הכללי מינה לשם כך. חבר'ה, אני חייב להגיד לכם. להוציא חוות דעת שיש מניעה, על סמך מידע יותר רחב שיש אצלם, למינוי. בוא, אדוני השר, אדוני השר. רגולציה - - - לא, לא, תן לי רגע לומר לך משהו. אתה תישן טוב בלילה עם כך שהמועצה קיבלה הודעה חריגה. זה חריג. קיבלה הודעה. לא אמרו בשביל למנות צריך ללכת עכשיו ולעבור את כל התהליך. הבדיקה תהיה איטית. קצין משטרה שהמפכ"ל מינה לטובת העניין, שלח עדכון חריג למועצה. יתעלמו מזה? מה אתה רוצה, שלקלוט תפוחים רקובים לכזה תחום?

חדשים. חדשים נקלטים.

אם אני מבין נכון, המשמעות היא שהבדיקה כפי שמופיעה בהצעה הממשלתית של בדיקת הרשאה או כתב אישום נותרת. ולמשטרה תהיה אפשרות לעשות בדיקה. אני יכול להסביר שנייה?

בדיקה איטית לגבי זכיינים ועובדים נקלטים. לא, לא, רגע, שנייה. שנייה, רגע, רגע.

רגע, אל תסביר, אני הבנתי. אני רוצה לדעת דבר אחד, רק כדי להבין, וזה אתה תענה. זאת אומרת, הסעיף הזה אומר שלקצין משטרה שמחזיק במידע מודיעיני על אחד מהזכיינים או העובדים. המועמדים. או המועמדים להיבדק. הוא יכול באמצעות העמדה הזאת או הידיעה המודיעינית הזאת, לקבוע שהוא לא רשאי לעבוד אותו עובד? הוא יוציא, כן. הוא מוציא הערכת מסוכנות. זה נקרא, יש חוות דעת. זה לא מה שנקרא במשפט. יש חוות דעת. ואם היא כוללת מידעים שלא ניתן לפרסם, תצא פרפרזה, שבעצם אומרת למועצה שאמנם אותו עובד הוא עסק כדין בזמנו, או לא משנה מה, או זכיין. ובעקבות מידעים שהצטברו וחומר שיש למשטרה בהליכים אחרים שהיא מנהלת, המשטרה סבורה, הוא בעצם קובע קצין משטרה, שיש מניעה להמשיך את העסקתו. אין בעיה עם זה. זה גם חדשים וגם עובדים קיימים. אין בעיה עם זה, אני כן רוצה את זה. אם המשטרה מצאה אינפורמציה והיא מעבירה אותו למועצה, המועצה תיפטר מהעובד. זה אגב קיים. אגב, רק דבר אחד שיהיה סייג. שיהיה סייג. שגם המועצה, אם היא צריכה להיפטר מעובד או זכיין, יש נוהל מסודר שהיא צריכה לעשות והיא לא תמיד יכולה לעשות את זה באופן מיידי. שלא ייגרם לה נזק. יש תהליך שהיא צריכה לעשות, בהתאם לחוק. במצב הזה שיקול הדעת הוא של מי? של המועצה או של המשטרה? לא, אם ניתנה הערכת מסוכנות זה שיקול דעת של קצין המשטרה, שחשוף לחומר וקובע שיש מניעה. במקרה הזה, ההחלטה תהיה בעצם - - - אז אם אני מבין נכון, המועצה יכולה להעסיק עובדים ולקחת זכיינים על בסיס הבדיקות שלה.

היא עושה את זה בלי עיכוב. אם המשטרה מגלה משהו, אז יש החלטה של הממשלה שמחייבת.

עכשיו השלב הבא מגיע. המשטרה העבירה את המידע המסוים לגבי זכיין או עובד מסוים. והיא אומרת שלדעתה צריך שהעובד הזה יסיים את עבודתו, הזכיין יסיים את עבודתו. צריך להבהיר דבר אחד פשוט. שהטוטו, המועצה, לא יכולה לעשות את זה בין רגע, בתהליך של אד הוק. היא צריכה לעשות הליך מוסדר, שצריך ללוות את זה שימוע. אף אחד לא כתב את זה, אף אחד לא כתב אחרת. הרי הבסיס שהמועצה תשתמש בו כדי לקיים שימוע - - - או הפרפרזה שהיא תקבל. פיטורים או עזיבת זכיין או סיום הסכם עם זכיין, זה סיפור שיסתמך על המידע המודיעני. אז כמובן שהמועצה תצטרך מהיום בכל הסכם שהיא חותמת על זכיינים לכתוב סעיף שבמידה ותהיה הערכה מודיעינית מצד המשטרה. זה כתוב בחוק, כן.

אז אתם תהיו חייבים,

להפסיק את ההסכם או להפר את ההסכם באופן חד צדדי. וזה דבר שאתם צריכים להגן על עצמכם משפטית. זה דבר שמסייע למועצה למגר תופעת פשע בתוך סיפור ההימורים בספורט,

זה קיים באופן דרמטי, הסיפור הזה של הימורים לא חוקיים.

יש גם הרבה מאוד תחנות, צריך להגיד את האמת, שלצד הימורים חוקיים מפעילה גם הימורים לא חוקיים. ודבר מן הסוג הזה, אם יהיה מידע מודיעיני כזה, יכול להעיף תחנות החוצה. ואז אולי זה ימגר גם אולי תופעה של הימורים לא חוקיים.

אני גם אומר לכם פה במשטרה, ותעבירו את המסר הזה הלאה, ואם צריך נעשה על זה גם שיח מול השר לביטחון לאומי. המשטרה צריכה לבדוק בכל תחנה ותחנה באופן מודיעיני האם מתקיימים הימורים לא חוקיים לצד ההימורים החוקיים. ואם היא מאתרת תחנות כאלו היא צריכה מיד להוציא את אותו מכתב שהסעיף הזה מאפשר לה,

אותה הערכת מסוכנות. ואז אני מניח שהרבה מאוד תחנות יחדלו מהדבר הזה, מתוך חשש שייקחו להם את הרישיון. ולכן הסעיף הזה הוא סעיף מוצלח בעיניי. אני אוכל רק להוסיף ברשותכם? סליחה. בגלל שהבחינה של המידע המודיעיני היא בחינה רחבה יותר ממה שמקובל, בדרך כלל בודקים רישום פלילי. אז אנחנו מבחינתנו אנחנו לא חושבים שיש מניעה, אבל אנחנו היינו רוצים לשמוע מהמשטרה האם יש בתחום הזה ספציפית איזה שהוא צורך איגודי בהרחבת בדיקת המידע הפלילי? אני כבר אומר לך, בלי לשמוע אותם, שכן.

תופעת ההימורים הלא חוקיים בישראל היא חצתה כל גבול.

אני גם יכול לומר שאנחנו לא בהכרח יודעים את ההיקף. חברים, אין ויכוח. בסדר, יאללה, מתקדמים. כן, מה אתה אומר? היועמ"ש רוצה להגיד. אני בעד. אני הבנתי. אני לא מתנגד. אני רוצה להבין פרוצדורה. לפני שאני מקבל עובד לעבודה.

לא, זה מה שהבהרנו. זה מה שהבהרנו. אתה מקבל את מי שאתה רוצה, אתה חותם עם מי שאתה רוצה. לפי המידע שיש לך. על פי אותם הליכים ידועים. באה המשטרה ואמרה לך יש לנו מידע מודיעיני ברור ואנחנו סבורים שהמידע הזה הוא מספיק אמין כדי לא לתת לעובד הזה או לזכיין הזה להמשיך, אתה תצטרך להשתחרר מהעובד או מהזכיין. אני מבקש לחדד את זה, אדוני השר. זה לא המשטרה באה ואמרה לך. המשטרה, המשטרה אמורה להמציא לך, המשטרה אמורה להמציא לך הערכת מסוכנות. זה מסמך שהוא מובנה.

היא מפרטת, היא מסבירה. היא נוגעת באופן ישיר, יש לך על מה להישען. מה אתה רוצה לשאול?

הוא רוצה לשאול שאלה אחת וניתן לו רגע רק,

אני רוצה שתבינו, גם אם אני כותב את הדברים בחוזה ובטוח שבמסגרת של דיני עבודה וכו' מה שיקרה זה כשאנשים האלה יפנו לערכאות מי שיצטרך, אני לא אדע להגן. אז אנחנו נבוא לעשות את זה.

אנחנו עושים את זה גם היום. ידידי, אין דרך אחרת. אם אנחנו רוצים לטפל בתופעת ההימורים הלא חוקיים וזו דרך. זו דרך טובה. כי לפעמים אתה נמצא במצב שאתה יודע שהתחנה מפעילה הימורים לא חוקיים, אבל אין לך שום דבר לעשות בנדון. אבל אם תהיה פה משטרה שתסייע ותביא לך מידע כזה, מידע מודיעני כזה, זה ייתן לך את האינסנטיב לסיים את ההתקשרות. אין בעיה, אפשר להתקדם. אני מציעה להוסיף סעיף שיש אותו בחוקים שגם בהם יש לפעמים פיטורים או הפסקת עבודה בשל איזה שהוא מידע שמתקבל. ולהגיד הופסקה עבודתו של עובד לפי ההוראות האלה, שיהיה פטור המעסיק ממתן הודעה מוקדמת לפיטורים. והעובד זכאי לפיצויי פיטורים. בסדר גמור. כן, תרשמי את זה.

סעיף 6. עמוד 10. מה זה סעיף 6? חבר'ה, סיימנו כבר. אנחנו עכשיו בעמוד 10. לא,

סעיף 6 זה שינוי שדובר עליו לגבי תקופות הכהונה של המנכ"ל. של המנכ"ל. אתם מתעקשים על שתיים? אתם לא רוצים לתת שלוש? זה ארוך מאוד ביחס למקובל. אז יאללה, קדימה. תתקדמו, הלאה. 7. אוקיי. אנחנו בעמוד 10 בעצם, ב-(ד3). העברה מהכהונה בשל תפקוד לא ראוי. תשאירי את "באישור השר", למה לא באישור השר? לא, נשאר באישור השר. הוספנו, בהסכמה בדיון הקודם, "מטעמים מיוחדים". באישור השר נשאר ב-(ד3) אבל לא ב-(ד2) כי שם זה מצבים מובהקים של נבצרות שאין בהם מקום לשיקול דעת. אוקיי. ב-(ד3) טעמים מיוחדים. דני, את (ג) אתם לא מתקנים? איפה? להבהיר שבהארכת המינוי של המנכ"ל אתם כתבתם כמו בסעיף (ג). בהארכת מינוי לא צריך. אתה צודק, לא צריך ועדת איתור. צודק. צריך להבהיר בנוסח שאם מאריכים כהונת מנכ"ל לא צריך ועדת איתור נוספת.

נבהיר את זה בנוסח.

הארכה לא דורשת. כן, הלאה? אנחנו בעמוד 11, סעיף (1).

אנחנו מדברים - - - אין בעיה, אנחנו מאשרים את זה. זה יהיה בוועדה, למרות שרציתי שזה יהיה בכספים, אבל אתם רוצים את זה. בוועדת חינוך. יש טעמים לכך. אין בעיה, אנחנו מקבלים את זה. וההחלטה על שינוי תוכניות הימורים או על הוספת תוכניות. אגב, זו עמדתה של היועצת המשפטית לכנסת. אני איתה בכל מקרה. אז יאללה. כן, אז אנחנו רק מוסיפים לעניין שיקול הדעת: בהחלטה על שינוי תוכניות הימורים או על הוספת תוכניות הימורים יובאו בחשבון גם עקרונות מדיניות "משחקים באחריות", ובכלל זה המאפיינים של ענפי הספורט ומידת ההשפעה של השינוי או התוספת על הסיכון להתמכרות להימורים בכלל ושל קטינים בפרט"; כן. בכל מקרה כל דבר שיהיה בשינוי תוכנית הימורים יבוא בדיון רחב מאוד,

עם הרבה מאוד בדיקות. עם הרבה מאוד אינפורמציה שאנחנו נביא מכל מיני מחקרים. זה לא דבר שקורה בין רגע.

אני מציע למחוק את המילים "קטינים בפרט" בגלל שלקטינים אסור להמר. בכל מקרה אסור להמר, כן. אבל אין בעיה, זה לא מפריע לי, זה לא מפריע לי. זה לא מפריע לי, הסעיף בסדר גמור.

אני מחדש לך, אתה בטח תופתע, גם קטינים מהמרים היום.

בסעיף קטן (ג) הייתה אני מבינה הסכמה להסיר את התוספת הזו: "יראו אדם המשתתף בהימורים כמי שהסכים לכל תנאי התוכנית לעניין סוג התוכנית שבה הוא משתתף". זו המחיקה. בסעיף 8א הייתה הצעה בהערה להתייחס בדומה - - - מה זה 8א? 8א זה הסעיף של התקשרות של המועצה בהסכמים עם בעלי תחנות. רגע, אנחנו ב-9 עכשיו. אה, 8א, כן.

סעיף 9, תיקון סעיף 8א. בהערות התייחסנו לדבר שעלה פה בדיון. לא, לא, לא, בואו נוריד את זה.

אני רק אומר לפרוטוקול על מה מדובר. על אפשרות בדומה למה שיש בהיתר של מפעל הפיס, בהסכמים עם בעלי התחנות והזכיינים. זה כבר קיים, זה רגולציה. להתייחס לשמירה על הוראות חוק העונשין. מכירים את זה, זה רגולציה נוספת שאנחנו לא רוצים להטיל אותה על המועצה להימורים בספורט. אנחנו רוצים לוותר על זה, בסדר?

כל כך קשוב למה שרגיש לנו, אני לא יכול להתקטנן איתו. תודה, תודה. תיקון סעיף 8א(1). תיקון סעיף 8א1 בסעיף 8א1 לחוק העיקרי,

אני רגע לא רואה את זה, שנייה. למרות שתדע לך, אדוני השר, יש בזה הרבה טעם, אבל אני לא אתעקש. אנחנו בתיקון סעיף 8ג. תיקון סעיף 8ג 10. בסעיף 8ג לחוק העיקרי - (1) בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא: "(ד) לא נעשה שימוש בסכום האמור בפסקה (1),

על חשבון מה שמועבר לאוצר המדינה.

מה, יש לנו בעיה עם זה?

אין לנו בעיה עם זה.

עניין של הוראת השעה זה היה סיכום בין המועצה לאוצר. כן, אבל למה זו הוראת שעה?

הייתה הצעה פה, בגלל שבעצם הוסבר שהתוספת הזו, המטרה שלה היא למשל להילחם בזליגה להימורים לא חוקיים, כדי שזה יהיה יותר אטרקטיבי, אם הבנתי נכון.

אבל אנחנו לא יודעים איך זה ישפיע. זה יכול גם להשפיע על הגדלת היקף שוק ההימורים. על התמכרויות. ברגע שמגדילים או את כספי הזכייה או את יחס הזכייה.

אני רוצה להסביר במשפט אחד. יש כל מיני דרכים. הימורים לא חוקיים היום בישראל מהווים כיותר משני שליש מההימורים בישראל. זאת אומרת שהיום כל המחקרים מוודאים ובדקו שסך ההימורים בישראל עומדים על יותר מ-10 מיליארד שקלים, מתוכם 3.5 מיליארד שקלים במחזור נמצאים בטוטו ובמועצה וכל השאר נמצא בהימורים לא חוקיים. ככל שאנחנו לא נשפר את היחסים או את האפשרות למהמרים להיות במצב יותר אופטימלי, הם ילכו להמר במקומות לא חוקיים. הדבר הזה כעובדה הוא בטוח.

לבוא ולהגיד שאתם לא רוצים לשפר את יחסי הזכייה או לתת לזוכים יותר פרסים, זה גם פוגע באופן אוטומטי גם באלה, שלצערי בוחרים להמר. אנחנו לא מעדיפים שאף אחד יהמר. אבל מישהו בחר כבר להמר, אז אתה גם פוגע בו. והדבר החמור ביותר, אתה שולח אותו באופן אקטיבי להמר במקום לא חוקי. אז האמירה לא שלא רוצים, האמירה היא שרוצים לבדוק איך זה משפיע. ולכן לקבוע את זה כהוראת שעה לחמש שנים, שבמקביל תהיה בדיקה ודיווח לוועדה, כדי שהיא תחליט. בעיניי החוק הזה הוא חוק נצחי. הדבר הזה הרי לא היה במקור בקריאה הראשונה. זה חידוש. כנראה עלה פה איזה צורך שלא היה קודם לפני כן. אנחנו חושבים שיש פה איזה שהוא איזון עדין, שאנחנו מצד אחד רוצים שההימורים החוקיים יהיו מספיק אטרקטיביים, מצד שני לא להרחיב את האפשרות להתמכרות ושהם לא יהיו אטרקטיביים מידי. לכן אנחנו כן מבקשים שזה יהיה כהוראת שעה כדי לבדוק. זה אומר שעוד חמש שנים אנחנו לא נוכל לעבוד ככה. למה?

ועוד חמש שנים הם ירצו שנבוא לפה להאריך את הוראת השעה. כן, כמו שחוקקו בסבב הקודם. למה אנחנו כבר שנתיים לא בודקים ר"ש של בעלי תחנות? כי לא עבדנו. אני חושב שזה לא נכון. פה הסמכות ניתנת. הסמכות ניתנת בחוק. חבר'ה, בואו נתקדם.

הוראת שעה, שיהיה הוראת שעה.

רק שנייה, בואי בבקשה אבל הערה. רק אם אפשר במשפט להתייחס. אין צורך, אנחנו קיבלנו את הוראת השעה ואין צורך. בואו נתקדם. כן, הלאה, קיבלנו. הוראת שעה חמש שנים. אם הבקשה התמלאה, חבל. תראו, יושב הראש הקבוע הנכבד עומד, מחכה לי.

ראוי. אוקיי, אני קוראת. בסעיף 8ד החדש, שכבר קראנו אותו, יש כמה תיקונים. אחד, שלא יהיה בכך כפל מימון. זאת אומרת אותם הסכמים שמיועדים גם למטרות חברתיות. אבל שלא יהיה בכך כפל מימון מכל גורם ממשלתי או ציבורי, לפי תיקון שקיבלנו ממשרד האוצר.

הלאה, מתקדמים. הסכום כרגע שמדובר עליו זה בין 7 מיליון ל-18 מיליון. עלתה פה הצעה להגדיל את התקרה.

האוצר מתנגד. תמר באה רק בשביל זה. זה רק תקרה.

אני ביקשתי סך הכול תקרה. ההצעה היא הצעה מידתית. תמר, את רוצה לעשות ככה מערוף? תמר. משהו באמצע, בשביל היו"ר. תמר, תסתכלי עליי. תראי, זה רביבו, חביבי. את לא יכולה, חביבתי.

את יודעת שהגישה שלי היא גישה שמאוד מאוד מכילה אתכם,

היא באה רק בשביל זה. אז בואו, תקשיבו. אני לא האמנתי שאני אדבר על זה פחות מ-30. אני אגב מבהיר שמדובר בתקרה. לא מחויבת המציאות.

אני מבקש, ראש חודש היום. חברים, אנחנו יורדים ל-25, תמר, בואו. אנחנו יורדים ל-25 וזה בהסכמה. 20 בהסכמה. לא, לא, לא. אין, בחיים, תקשיב טוב. אני מנהל איתה משא ומתן ערב התקציב על תקציב המשרד. היא קשה שאתה לא יכול לדמיין. אם אתה מצליח להוציא ממנה תוספת, אני רוצה להביא אותך לדיונים הבאים.

אני לא תכננתי, אבל דיבר פה יושב הראש כל כך יפה. אנחנו הגענו להסכמה רחבה, 20 וסיימנו. 25. 22. לא, לא, לא. לא, תמר, תמר, תסתכלי. נוסיף עוד 5 מיליון שקלים לסכום. תמר,

יש לך איתי קילומטראז' מצטברים של מיליארדים.

כמה פעמים את חושבת שנלך להתעכב על משהו ואני אומר זה שלך,

נכון? 25 פעם אחת. פעם אחת ליד המנטור שלי. תמר, תסתכלי עליי. פעם אחת ליד המנטור שלי, אל תשברי אותי. סליחה, אדוני השר. אדוני השר, שנייה. לא ליד המנטור. הטיעון של המנטור שבר אותי.

שוויון מגדרי. את לא בעד שוויון מגדרי? תמר, רק בגלל זה התעקשתי על זה. בגלל שאני באמת רוצה לתת. בואו נתקדם, לפני שגפני סוגר לנו את הדיון.

ההצעה כרגע היא להוסיף ב-5 "בספורט", כלומר קידום ערכי סובלנות ומניעת אלימות וגזענות בספורט.

ולהוריד את 6. ולהוריד את 6. בסדר, אין בעיה. יש את (ג3) שגם לגבי זה היה פה דיון, בעמוד 13. (ג3) בהחלטה על הכללת פרויקטים לקידום מטרות חברתיות בחוזה עם גוף ספורט, המועצה תיתן דעתה גם לתועלת החברתית שבפרויקט, וגם לתועלת שהפרויקט יביא למועצה." אין בעיה,

נו, נו, זה מאחורינו, נו. זאת הייתה שאלה למה צריך להגיד דבר כזה ברור. זה לא כל כך מתאים. לדעתי סיימנו. יש עוד משהו?

אוי ואבוי אם לא, בטח שסיימנו. אלה ההוראות. אני רואה שאין פה מישהו שינמק את ההסתייגויות. אין מי שרוצה לנמק, אפשר להצביע. רגע, אבל, אם אפשר. אי אפשר.

אנחנו מאחרים. זה במשפט אחד. משפט, קיבלת. אפרת, המועצה לשלום הילד, היועצת המשפטית. בהתייחס לסעיף 10, שם מדובר על האיסור הפלילי של אסור למכור לקטינים כרטיסים. אנחנו נבקש שיהיה דיווח לוועדה על האכיפה בעניין הזה. כדי שיהיה גם איסוף נתונים בעניין הזה. שנדע איפה זה עומד. אוקיי, אני אגיד לך מה אני מכניס. אני אגיד לך מה אנחנו מכניסים. לכשייתפסו כאלה מקרים, מי שאכן פשע ומעד, הוא ידווח לוועדה.

אבל אם לא יהיה דיווח, לא יאספו את הנתונים. אז הנה, אמרתי. השאלה היא מאיפה מגיע הדיווח? חבר'ה, גפני פה בחוץ. הבנת מה? צריך לאסוף נתונים. בדרך כלל מכניסים דיווח נגיד אחת - - - לא ניתן. אבל למה אתם נזכרים עכשיו דקה לפני הצבעה? לא, לא, זה עלה גם בדיונים הקודמים.

עלה הנושא של הימורים של קטינים ועלתה שאלה, הייתה טענה שלא מהמרים בטוטו ובהימורי ספורט, אלא בפיס. דווקא ממסמך של הממ"מ. אבל עכשיו זה כבר too late להיכנס עכשיו לניסוח הסעיף. אנחנו צריכים להצביע על החוק. אבל אני אומרת שאפשר להכניס דיווח אחת לשנתיים לוועדת החינוך והכספים, על האכיפה של הסעיף הזה. זה לא מסובך להוסיף. זה גם ישרת את האפשרות לחקור את הנושאים האלה ולעקוב אחריהם. אין בעיה לנסח דיווח אחת לשנתיים. שנייה, שנייה, לא, לא, לא. אפשר רגע, אדוני השר? לא מעכבים את זה, היא מכניסה את זה אחרי כן. היא רק מבהירה שאחת לשנתיים יינתן דיווח על פעולות האכיפה והממצאים. קדימה, הלאה.

אחת לשנתיים חובת דיווח.

כמה עבודה יש. אני רק אומרת שהדיווח אני חושבת גם לחינוך וגם לכספים. לשתי הוועדות.

אוקיי, נו, עוברים להצבעות. אז בכפוף לכל השינויים שגם ינוסחו בצורה מפורשת, אפשר בעצם להצביע לקריאה שנייה ושלישית.

לא, לפני, לפני.

משהו טוב, לא נגד. עורכת הדין כנרת צדף - - - בזבזתי את כל הזמן, לא ישנתי כל הלילה.

כנרת רוצה לומר משהו, כן?

אדוני יושב הראש, אתה יכול לאפשר לכנרת מרכז הפועל?

רגע, זה משהו חשוב. רק לפרוטוקול לוודא שמה שאמרנו קודם שמרכזי הספורט כן יוכלו לשבת במועצה. והדבר השני, כבוד יושב ראש הוועדה, אני אשמח, לאור העובדה שהיה פה דיון מאוד סוער בהסתייגויות שלנו, שלמען הפרוטוקול אפשר לעשות את זה גם אחרי הצבעה, אבל שרק שיהיה בפרוטוקול את ההסכמות או לפחות את עיקרי ההסכמות שהיו. כי ישבנו בשקט כל הדיון. אז ככה: קודם כל, אני מקבל את זה, אחרי ההצבעות אנחנו נדאג להכניס את זה לפרוטוקול. לעניין יכולת ההשתתפות, נצטרך להתייחס לזה בנפרד. הואיל ולא דנו בזה.

אני יכול להגיד דבר אחד לפרוטוקול, אני אגיד ככה. לבקש שזה יהיה נושא חדש. זה סתם יעכב.

דינמי, וגם לפעמים אפילו קשה מאוד, עם מרכזי הספורט, הגענו להסכמות אחרי הרבה הרבה עבודה שעשו פה החברים. ואתה יודע מה? לפני ההצבעה אני גם אגיד תודה לכל החברים שלנו במשרד. ומכל המשרדים. יש פה הרבה מאוד שמות, עכשיו אני לא רוצה להתחיל להזכיר. אבל יש פה את האוצר ויש פה את החשב הכללי. ואת אגף תקציבים. ויש פה את משרד המשפטים ויש פה כמובן את החבר'ה שלי מהמשרד, אני לא אזכיר שמות כדי לא להסתבך. ויש פה את אנשי המרכזים. זה היה משא ומתן ארוך - - מכובדי, כבוד השר,

סליחה. - - ובסוף הגענו להסכמה, אני רוצה להבהיר אותה. מרכזי הספורט יוכלו להמשיך לסייע לאגודות על אף שהן נתמכות על ידי המשרד. סליחה, אדוני השר, אני מתנצל. אתה רוצה להצביע? סליחה, אני מצטער. בסדר, הנאום נקטע. נעשה אותו בהזדמנות אחרת.

הייתי שמח אחרי ההצבעה אין לי בעיה. כל עוד שיושב הראש הקבוע לא יגיע.

אז הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 17), התשפ"ג-2023 (מ/1623).

לקריאה שנייה ושלישית. הצבעה, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההצעה אושרה בוועדה ותעלה למליאה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. רגע, לפרוטוקול,

עכשיו אתה יכול לדבר לפרוטוקול. אוקיי, אז לפרוטוקול. יש סיכום עם מרכזי הספורט. תגיש אבל רוויזיה. אוקיי, אני מבקש להגיש רוויזיה בבקשה.

כי אחר כך אתה צריך למשוך אותה. יש ניסיון קצת מהכנסת, אני זוכר פשוט את התרגילים פה. בקיצור,

מה שהיה זה שיש סיכום איתנו. טוב מאוד, פשוט מניסיון, אם אתה לא מגיש רוויזיה, אחר כך יכולים להגיש עליך רוויזיה. טוב, בקיצור, מה שאני אומר זה דבר פשוט. יש סיכום בינינו לבין מרכזי הספורט. סיכום חשוב, סיכום שמאפשר למרכזים להמשיך ולסייע לאגודות באופן השוטף שזה נעשה בשנים האחרונות זה היה בגלל שזה היה בחוק הטוטו. מאחר ונושא המרכזים יוצא מהטוטו והחוק תוקן, אז אנחנו עושים יחד עם המרכזים - - - ברשותכם, מכובדיי, הגיע מורנו ורבנו, יושב הראש הקבוע. רביבו, על זה נקרא אתה מעביר את הכדור לרב גפני. אתה מאוד אוהב הימורים, אז חשוב שתדע את זה. אתה, דרך אגב, אדוני יושב הראש, צריך לומר בפוליטיקה מהמר לפעמים.

זה לא סוד. תמר, אני מבקש להמתין. צריך לבוא להגיד לך שלום. עם כל הכבוד, אתה לא השר שלה. אני לא השר שלה. תמר, תגידי לו שהוא לא השר שלך. טוב, אז אדוני יושב הראש. אז הגענו לסיכומים עם המרכזים. המרכזים סיכמו את הדברים יחד איתנו, יחד עם משרד האוצר, יחד עם משרד המשפטים. אנחנו נכין הסכם בין המשרד לבין משרד האוצר, לא הסכם, סיכום, איך שנגדיר אותו. שבעצם יאפשר את הפעילות הזאת למשך לפחות ארבע שנים. מתוך שאיפה שגם נביא אולי פתרון סופי ואולטימטיבי למרכזים, להמשך ההתנהלות שלהם גם בעתיד. אני חושב שהמסמך הזה הוא מסמך חשוב שמאפשר למרכזים להמשיך את הפעילות הברוכה שלהם למען האגודות. ואני שמח שהגענו לסיכום הזה ומאחל הצלחה לכולנו. תודה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה